אני מבקש לפתוח את הישיבה. קודם כול הודעה קצרה: בוועדה המסדרת עברה הצעת חוק הארכת תקופת החל"ת. אם היא תעבור היום במליאה בקריאה הראשונה אז אנחנו נשנה את סדר היום של הוועדה בהמשך השבוע, מתוקף החשיבות של החוק והרצון לייצר ודאות במשק, גם אצל העובדים, מהר ככל הניתן. אבל את זה אנחנו נארגן תוך כדי, כאשר הצעת החוק תעבור במליאה אנחנו נתעדכן מתי אנחנו נתכנס כדי לדון בהצעת החוק הזאת. כעת אנחנו כאן בשביל לדון במינוי מנכ"ל ללשכת נשיא המדינה בהתאם להוראות סעיפים 12 ו-41 לחוק שירות המדינה. חשוב לי לומר שהוועדה הזאת מחליפה את הממשלה, את ועדת השירות. מונחת בפנינו הבקשה של הנשיא הנבחר למנות מנכ"ל. עושים את זה כעת, לפני שהנשיא נכנס לתפקיד, כדי לאפשר לו להגיע לוועדה ולהציג את המועמד שלו. אדוני הנשיא הנבחר, בבקשה. מה זה "מחליפה את הממשלה"? לא הבנתי את המינוח הזה. מוקנות לה הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות. מכיוון שהממשלה ממנה מנכ"לים למשרדי הממשלה בהתאם להחלטת ועדת השירות, ועדת הכספים מקבלת את שתי הסמכויות האלה. למעשה אתם כאן עם סמכות של הממשלה למנות את מנכ"ל בית הנשיא.

זה חל גם על עובדי מבקר המדינה ועל עובדי הכנסת, ולכן גם מנכ"ל הכנסת מונה כאן בוועדה מתוקף אותה סמכות וכך גם מנכ"ל משרד מבקר המדינה. אפשר להרחיב את זה לעוד כמה סמכויות של הממשלה?... אני מתפלא, חבר הכנסת גפני, אתה לא ידעת את זה? הוא רצה שהחדשים ילמדו. הבנתי.

אדוני הנשיא הנבחר, בבקשה. שלום רב לכולכם חברות וחברי הכנסת. מכובדי יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת אלכס קושניר, אני מאחל לך בהצלחה בתפקיד החשוב שלך. אני מברך את מנהל הוועדה, טמיר כהן, את היועצת המשפטית, שגית אפיק היקרה, ואת כל העובדות והעובדים של הכנסת שנמצאים כאן. כפי שנאמר, מתוקף החוק יש להביא את מנכ"ל לשכת נשיא המדינה לאישור ועדת הכספים של הכנסת. אני מבקש טרם השבעתי בשבוע הבא אני מקווה שכולכם תהיו כאן ביום רביעי הבא בעזרת השם להביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את מינויו של מר אייל שויקי למנכ"ל לשכת נשיא המדינה. אומר שגם קודמי בתפקיד, הנשיא העשירי ראובן רובי ריבלין, עשה את אותו דבר במינויו של מר הראל טובי, ולדעתי כך עשה גם מר שמעון פרס כשהביא את אפרת דובדבני, וכולי וכולי. לפני שאדבר על אייל שויקי, אציין שאני מאמין גדול בעובדי המדינה ובשירות הציבורי ואני מאמין בתהליכי חפיפה והעברת תפקיד מסודרים. ולכן בכל תפקיד שבו כיהנתי, וכיהנתי בחמישה תפקידי שר ועוד תפקידים רבים ומגוונים, גם בסוכנות כיושב-ראש ההנהלה, תמיד סיכמתי עם המנכ"ל היוצא שהוא נשאר חודשיים שלושה. כך סיכמתי זאת גם עם מר הראל טובי. הוא יסיים את כהונתו ב-1 באוקטובר. כלומר אייל שויקי ייכנס לכהונתו באופן פורמלי ב-1 באוקטובר, עד אז יהיה תהליך חפיפה מסודר בין שני האישים. אני בכלל ממליץ בשירות הציבורי לנהוג כך. לאייל יש ניסיון ניהולי מרשים מאוד. הוא מוכר לרבים מכם כי הוא היה גם ראש המטה שלי כראש האופוזיציה וראש המטה שלי כיושב-ראש הנהלת הסוכנות היהודית ובתפקידים רבים. אייל במשך 15 שנים עובד במחיצתי. יש לו כישורים ניהוליים, יש לו יחסי אנוש מעולים, הוא נושא חן וחסד בפני אדם, ובוודאי לדעתי גם בפני אלוהים. הוא ניהל צוות עובדים לעילה ולעילה. עשה עבודה מורכבת מאוד בכל המשימות שהטלתי עליו, כולל עבודה בין אם פרלמנטרית, בין אם כלכלית, בין ניהולית ובין ביצועית. בעבר ועל זה נסלח לו הוא היה גם מנהל אתר האינטרנט של ביתר ירושלים. בתור אדום מובהק בהפועל תל אביב סלחתי לו. אספר מה הוא עשה בסוכנות היהודית. כפי שאתם יודעים, הסוכנות היהודית היא הארגון היהודי הגדול ביותר בעולם. זה ארגון גלובלי שפועל ב-66 מדינות 24/7, ממש כך. יש כל הזמן אירועים: זה יכול להיות שליח שחלה ומפונה לבית חולים, זה יכול להיות סופת הוריקן, זה יכול להיות אירוע אנטישמי, זה יכול להיות ויזות לעולים, זה יכול להיות משבר בטיסות של עולים, זה יכול להיות בעיה בכפר נוער, זה יכול להיות באלף ואחת משימות שהסוכנות היהודית עוסקת בהן למען העם היהודי ומדינת ישראל. בתור ראש המטה הוא טיפל באירועים האלה באופן ישיר 24/7. הוא היה גם בא כוחי בעבודה השוטפת מול הצוותים הבכירים של הסוכנות היהודית. חבר הכנסת קריב נתקל בכך לא מעט כשהוא היה חבר בחבר הנאמנים שלנו. אייל הגיע להחלטות מורכבות, הוביל החלטות מורכבות שקשורות בהשפעה ישירה על חיי אדם, כפי שתיארתי: אנטישמיות, אסונות טבע, קורונה, משברים כלכליים, משברים ביטחוניים, קהילות שקורסות מה שאתם רק רוצים נמצא על השולחן שלו. הוא היה חבר בצוות הניהול הבכיר של הסוכנות היהודית, מה שנקרא Senior management team (SMT). הוא היה חוליית הקישור בין ההנהלה הבכירה לבין היושב-ראש, הוביל מטעמי תהליכים שונים ומורכבים. בקבלת החלטות אנחנו שינינו את המבנה האסטרטגי של הארגון הובלתי תוכנית אסטרטגית מקיפה, עם מנכ"לית מצוינת שיש לארגון והמזכ"ל ג'וש שמוכר לכם. כל זה נעשה תחת פיקוחו והובלתו של אייל שויקי. אומר לסיום שגם בתהליך החפיפה והלימוד בבית הנשיא אני מרוצה מאוד מן האופן שבו אייל מתקבל. אני חושב שהוא יהיה מנכ"ל נפלא בבית הנשיא. אנחנו בונים צוות רציני ומגוון שישרת אך ורק את טובתה של מדינת ישראל, את החברה הישראלית כולה, על כל גווניה, באיכות ובמיומנות. אני מקווה שגם נוכל להביא את תרומתנו לחיבור החברה הישראלית וקצת יותר אהבת ישראל בתוכנו. תודה רבה לכם. תודה רבה, אדוני הנשיא הנבחר. מיכאל מלכיאלי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זו ההשתתפות הראשונה שלי בוועדת הכספים אז אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקידך. אדוני הנשיא האחת-עשר של מדינת ישראל, יצחק בוז'י הרצוג, קודם כול אני מנצל את ההזדמנות עוד פעם לברך אותך על הבחירה שלך, שהיא בחירה של עם ישראל. כל גווני הקשת קיבלו את הבחירה שלך בשמחה ובחיבוק גדול. אתה האיש הנכון במקום הנכון, האיש שיכול לחבק ולאחד בין כל החלקים בעם ישראל. מילה על אייל: אני זוכר את עצמי כחבר כנסת צעיר שבא לכנסת, לפני חמש קדנציות, זה המון שנים, אז בוז'י היה יושב-ראש האופוזיציה ואני הייתי חבר כנסת טרי בקואליציה. התחלתי את הקריירה כמרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, לידיעתכם. מאז הכרתי את אייל. אני חושב שכל מה שבוז'י אמר אפשר לתמצת למשפט אחד: הוא נעים לבריות. מנכ"ל הוא תפקיד גדול מאוד, בוודאי של בית הנשיא, יש על הכתפיים שלו המון המון בחיבור שלו בין חלקי העם. אני חושב שאייל הוא האיש הנכון. הבחירה שלך, ידידי בוז'י, היא בחירה כל כך נכונה. תמשיך את הבחירה המיוחדת שלך, שיכולה לאחד ולחבר בין כולם בסבר פנים יפות. אין לי זכות הצבעה כאן, ינון אזולאי מצביע מטעם המפלגה שלנו, אבל בוודאי אני מברך על הבחירה הזאת. כולם מחכים לכניסה שלך לבית הנשיא ושל אייל שויקי כמנכ"ל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת גפני,

אדוני היושב-ראש, אדוני הנשיא, זו ההזדמנות בשבילי, כפי שאמר חבר הכנסת מלכיאלי, לברך אותך בפומבי. בירכתי אותך לא בפומבי ואני שמח לעשות את זה עכשיו שוב. זו לא פעם ראשונה שאנחנו משתתפים בישיבות ביחד, כך היה גם כשהיית שר במצבים שונים. באמת איש נעים הליכות, איש שאנחנו משתבחים בו בזה שהוא נשיא המדינה היום. בכל התפקידים שמילאת עשית את זה כפי שצריך לעשות. אנשים היו מרוצים מן ההתנהלות שלך, מן ההתנהגות שלך. זה גם בא לידי ביטוי בבחירה שלך, כלומר זאת מציאות שכולם ראו אותה. אני חושב שמתאים להגדרה הזאת המנכ"ל שאתה רוצה למנות עכשיו, אייל שויקי, שהוא גם כן איש נעים הליכות. הוא מתאים לרוח המפקד אצלך, הוא מתאים לעניין ואכן עושה את מלאכתו נאמנה בכל הדברים שהוא עושה ביחד אתך. אני מברך אותך ומברך אותו, שבתקופה שלכם נזכה למצב שונה ממה שקורה כאן במערכת הפוליטית. אל תתערב יותר מדי בגלל שאז כל צד יגיד שאתה עם הצד השני,

זה מה שאני מבקש ממך. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. מאיר יצחק הלוי, בבקשה. אדוני הנשיא, שלום. ההיכרות בינינו ארוכה ורבת שנים. אני זוכר את התקופה שבה כיהנת כשר התיירות, עם הרבה מאוד אסרטיביות והרבה מאוד פעולה, וגם כמובן כיושב-ראש הסוכנות היהודית. ראשית, אני מאחל לך הצלחה גדולה. אני מאחל גם לך הצלחה רבה.

בעיקר אני רוצה לבקש, כפי שאמר הרב גפני, שבית הנשיא ישקיע באמת מאמץ גדול לאיחוי העם. אני חושב שזו משימה קדושה. אנחנו נמצאים בתקופה לא מזהירה בחיינו. לכן אני חושב שלבית הזה יש חשיבות עליונה. תעזור לנו לעזור לעם נדמה לי שזו ממש זעקה שמתבקשת. וכמובן נאחל למנכ"ל שבחרת הצלחה גדולה.

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. הנשיא הנבחר, היושב-ראש, רצוני כמובן קודם כול לברך אותך על היבחרך. אמר הרב גפני שלא כדאי שתתערב, אבל המעלה שלך היא שכולם אומרים שאתה שלהם. שבעזרת השם לא תיפול תקלה תחת ידך. זה הכי חשוב. זה דבר חשוב. שדלתך תמשיך להיות פתוחה כפי שהייתה כל השנים. אותך אני מכיר עוד מתקופתו של אבי זיכרונו לברכה, מן הידידות העמוקה שהייתה לך עם אבי, ודיברנו על זה לא פעם. לכן אני מאחל לך שיהיה בהצלחה. בבחירה שעשית עם אייל זכינו להכיר אותו מקרוב מספר פעמים: אדם מוערך, אדם שמתאים לך בהליכות שלו. אמרת שאתה מכיר את יחסי האנוש שלו.

הוא לא היה מצליח לשרוד אתך 15 שנים.

תודה רבה. גלעד קריב, בבקשה. ראשית, זה הנוהג, שהמועמד למנכ"לות לא שומע מקצת שבחו? לך תדע מה יכול לקרות פה. לפחות שישמע את הסופרלטיבים. הוא שומע כנראה בערוץ הכנסת. בסדר גמור. עוד לנשיא הנבחר: אציין שבעיניי יש יתרון גדול שמר הרצוג מגיע למשכן נשיאי ישראל לא ישירות ממשכן הכנסת אלא שזכית לעבור דרך בניין המוסדות הלאומיים בכהונה משמעותית ומשפיעה מאוד, מכיוון שמשכן נשיאי ישראל הוא בראש ובראשונה ביתם של אזרחי ישראל, היהודים והערבים, ואין לי ספק שבכך תמשיך גם את העשייה של הנשיא היוצא, מר ראובן ריבלין, אבל הוא גם מקום ששוקד על הקשרים של כל קהילות העם היהודי עם מדינת ישראל. גם כאן אני בטוח שהעשייה שלך בסוכנות ושהרקע רב השנים שלך יסייע ויעזור. כפי שכבר אמרו, אנחנו בתקופה לא פשוטה פוליטית. השקידה על הרוח הממלכתית והרוח שמזכירה שרב המשותף על המפריד זו בעיניי משימה מרכזית של בית הנשיא ושל הנשיא. אין לי ספק שאתה האדם המתאים ושהבחירה שלך באייל, שאני מכיר אותו שנים רבות, גם ממפלגת העבודה אבל בעיקר מהעשייה במוסדות הלאומיים, תהיה לך מאוד לעזר. ברכות לך וברכות נאמנות מאוד לאייל. תודה. חבר הכנסת ולדימיק בליאק, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני רוצה לברך אותך, אדוני הנשיא הנבחר, על בחירתך. אני מכיר את אייל לא מעט שנים, מכיר את פועלו ואת כישוריו. הוא האדם הנכון במקום הנכון. הוא גם מן העיר שלי, מודיעין-מכבים-רעות, אז בכלל. תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה. לא פלא שזכית במספר הקולות הגדול ביותר. אני מכיר אותך במשך שנים, אתה מצטיין ביחסי אנוש. הצלחת לבנות רשת קשרים בין קטבים וניגודים וזה דבר לא קל, זה מאתגר. למרות הבעייתיות שלנו כחברי כנסת ערבים עם סמלים אני בטוח שאתה תצליח ביחס שלך, ביחס המכבד, לחזק את הקשר ואת הקשרים, ובמיוחד לפריפריה,

שמול השלטון המרכזי חייבים שיהיה איזון ובלמים. כך עשה גם הנשיא ריבלין בחלק גדול מכהונתו. אני בטוח שאתה מכיר את המצוקות, את הרגישויות ואת האנשים באופן אישי. לכן אני בטוח שמן הבחינה הזאת אתה תהיה שם כדי להקשיב ולסייע. לגבי אייל, שאנחנו מכירים גם כעוזר וראש מטה שלך, גם בתפקידך כשר העבודה והרווחה, יש לי בעיה איתו, ואני מקווה שהוא

במיוחד שזה כתוב ב-CV שלו: "מנהל האתר הרשמי של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים". יש גבול למה שאני יכול לסבול. חבר הכנסת טיבי, זו בדיוק הבעיה. אם היית מגיע בזמן לדיון היית שומע את ההסבר. אין הסבר. ההסבר הוא שאייל היה חלק מקבוצת הנהגה של הקבוצה בראשות איציק קורנפיין שניסתה להוביל מהלך עצום של נטרול הגזענות באותה עת. אחר כך הם הודחו. והוא אוהד שרוף של ביתר. אף אחד לא מושלם... הנשיא אוהד הפועל תל אביב והמנכ"ל של ביתר ירושלים,

למה אתה מקלקל, כבוד הנשיא. אתה לא יודע דברים שאני יודע על הנשיא. נכון, אני לא מתחרה אתך. אנחנו אוהדים את אותה קבוצה בחוץ לארץ שנקראת ברצלונה. אפילו היינו שם. גם כשהנהלת ברצלונה הייתה שם היא נפגשה איתו, ואחר כך נפגשה איתי ועם אחרים לבקשת יושב-ראש האופוזיציה דאז. אני מאחל לך ולאייל הרבה הצלחה.

בבקשה. אני חושב שזו המעלה הגדולה של הנשיא והצוות שלו, שהוא יכול לא להיות אוהד ביתר ירושלים ואף על פי כן אני יכול להיות אוהד שלו. כפי שאמרו קודמיי, לא חייבים על כל דבר להסכים, אבל להיות נעים הליכות, וגם צוות שיודע להיות נעים הליכות וגם הסביבה, ולהשרות על הסביבה. מטה שעובד בצורה כזאת הרבה מאוד שנים יש לזה משמעות. לעצם עניין כניסתו של הנשיא, כפי שאמרו קודמיי שניצלו את הבמה הזאת, אני חייב לנצל את הבמה הזאת גם כן ולומר שאם כל אחד מאיתנו היה שם על השולחן את הפעילות של הנשיא הנבחר בשנים האחרונות היה מגלה הרבה מאוד ניגודים. אם הייתי מספר את מה שהנשיא עזר לי 20 שנים אחורה אז יש פה הרבה חברי כנסת, כולל אחמד טיבי, שלא היו כל כך מרוצים מן העניין, ואם אחמד טיבי היה מספר את כל מה שהנשיא הנבחר עזר לו ב-20 השנים האחרונות אז יכול להיות שאני הייתי פחות מרוצה. אבל זו המעלה, לעשות הכול בשקט, בנועם הליכות וכולם יכולים לצאת מרוצים. אני שמח שזה הצוות שימשיך ללוות אותך וללוות את מדינת ישראל. בתוך הכאוס הזה טוב שיהיה בירושלים אי של יציבות ושפיות. בהצלחה.

חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, בבקשה. אני רוצה להגיד לך כמובן רק מילים חמות. אני מכירה אותך הרבה מאוד שנים. כמי שעלתה לארץ בגיל 17 ועדיין נגועה בהתרגשות גדולה מאוד נוכח הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, אני חושבת שאין טוב ממך לעמוד בראש המדינה הזאת. המיזם המיוחד מאוד הזה, שמאפשר לפינדרוס ולי, שני ליטאים, אמנם מסוגים מאוד מאוד שונים, לשבת ולדון ביחד. את יכולה להאריך בעניין הזה?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 אני דווקא יכולה, זאת הבעיה ... כצאצאית גאה של הגאון מווילנה ובדעות שונות מאוד, אנחנו יכולים לשבת ולדון בדברים. אין כמוך כמי שיכול מאיר יצחק הלוי דיבר על איחוי, על פיוס, על ריפוי. אנחנו כל כך צריכים את זה. אני בטוחה שאתה תעשה את זה הכי טוב מכולם, מתוך היכרות והוקרה.

מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד הנשיא הנבחר, אני רוצה להצטרף כמובן לכל הברכות ולברך גם בעצמי. אני חושבת שהמינוח "האזרח מספר אחת", כאשר מצד אחד זה הכי גבוה, הכי נעלה, הכי חשוב, זה שנמצא למעלה בראש סדר העדיפויות, ושם בהחלט מגיע לך, אבל זה גם יכול להיות ההתחלה, כהכי פשוט והכי למטה. אני חושבת שאתה בדיוק האיש שמצליח להחזיק את כל הרצף הארוך והגדול הזה של מדינת ישראל, של אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה לברך. אגב גם כשר הרווחה כולם דיברו פה על כל מיני תפקידים שמילאת אבל בעיניי מה שתופס הכי זה תפקידך כשר הרווחה. אגב, עבדתי גם עם מאיר יצחק הלוי על מחלקת הרווחה שלו, אני זוכר כל פרט. אתה אמון על הצד החברתי. בסך הכול חוזק של חברה נמדד על פי החוליות החלשות שלה, ותמיד ידעת לטפל כפי שצריך ולתת ולהעניק. אין לי ספק אפילו שבמקום שלך היום תצליח להמשיך לתת ולהעניק לכולם. אני גם מברכת את אייל, שייכנס לתפקיד ויעשה חיל ביחד אתך, כפי שעשה עד היום .

חברת הכנסת יעל רון בן משה, בבקשה. קודם כול, ברכות לנשיא הנבחר. זו הזדמנות להגיד את זה גם בפורום הזה. אני מצטרפת למילים על האיחוי שאתה יכול להביא לחברה הישראלית הפצועה ממש. ברמה היותר לוקלית, אתה ידיד גדול של הגליל. אתה מגיע בכל תפקיד, בכל תקופה, גם עם רעייתך ושאר המשפחה. לגבי המועמד למנכ"לות, אולי גם מתפקידיי הקודמים שבהם יצא לי להיות בקשר אתך,

היתרונות הגדולים של מר שויקי הוא שבקושי היה לי קשר איתו, תמיד ההרגשה הייתה שהעבודה היא ישירות אתך, וזה הרבה בזכותו. כמי שהייתה גם מנכ"לית בעבר אני יודעת שלא פשוט לתת לכל הפונים את התחושה שיש להם אוזן קשבת, דלת פתוחה לבעל התפקיד הבכיר, במקרה הזה הנשיא. אני בטוחה שדלתך תהיה פתוחה לנו, לציבור, גם בבית הנשיא. זו משימה לא פשוטה למר שויקי, לתת לכל הציבור את התחושה הזו. אני מזמינה אתכם להמשיך להישאר ידידים גדולים של הגליל. לגבי הספורט אני מציעה פשרה: תתעניינו בכדורעף, זה הספורט היפה. ובאופן לוקלי, קבוצת הכדורעף אלוף המדינה הפועל מטה אשר עכו, סמל לאיחוי בחברה הישראלית. אתם מוזמנים. יש לנו חיבור גם לכדורעף. נפרט בעל פה. אדוני הנשיא הנבחר, דיברו על היכולות שלך ועל הערכיות שלך ועל היכולת שלך לחבר אותנו יחד אחרי תקופה לא פשוטה של משברים, אבל אני רוצה לדבר על יכולת הביצוע שלך. הייתה לי הזכות לעבוד אתך בתפקידך הקודם כיושב-ראש הסוכנות היהודית ואני הייתי מנכ"ל משרד העלייה והקליטה והובלנו פרויקטים ביחד. בכל התפקידים שבהם כיהנת הצלחת. כדי להצליח לא מספיק שתהיה אתה לבד, אתה צריך את הצוות שלך. המועמד שלך למנכ"ל בית הנשיא, מר שויקי, מוביל ביחד אתך והולך אתך יד ביד הרבה מאוד שנים. לכן אני חושב שזה מינוי ראוי ומבורך. אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה. בית הנשיא הוא סוג של סמל שכולנו כאן, למרות כל חילוקי הדעות, יכולים להזדהות אתו ויכולים להתחבר אליו. חבר הכנסת גפני אמר לך: אל תתערב. אני אומר לך: תתערב. אמרתי לו להתערב. חכה רק שאגיד לו גם במה להתערב... בטח שיתערב, מה השאלה. אני בטוח שתדע לשמוע גם לגפני וגם לי וגם לגלעד קריב ולחברים האחרים ותדע לחבר אותנו יחד למען המדינה שבה אנחנו חיים ואותה אנחנו כל כך אוהבים. תודה רבה לכולכם. אני שוב מברך את כבוד הנשיא היוצא, ראובן רבי ריבלין, בשליחותו המדינית החשובה מאוד למדינת ישראל, ומודה גם למנכ"ל שלו, הראל טובי, ולכל הצוות של בית הנשיא, שקיבל אותנו במאור פנים. תודה רבה. אני רוצה לעבור להצבעה. נצביע על מינוי של אייל שויקי לתפקיד מנכ"ל בית הנשיא מ-1 באוקטובר 2021, כ"ה בתשרי התשפ"ב.

הצבעה בעד, פה אחד ההצעה למנות את מר אייל שויקי להיות

המינוי של אייל שויקי לתפקיד מנכ"ל בית הנשיא אושר פה אחד והוא ייכנס לתפקיד ב-1 באוקטובר 2021. אייל יכול להיכנס. נשמע כמה מילים של המנכ"ל. קודם כול, תודה רבה. אני מקבל על עצמי בחיל וברעדה את התפקיד. מה שעומד לנגד עיניי זה מדינת ישראל ולעשות טוב. אני רוצה להגיד תודה לנשיא הנבחר על האמון, זה לא מובן מאליו. עשיתי דרך ארוכה, גם בבית הזה. תודה לכם על האמון, גם זה לא מובן מאליו. תודה רבה. שנעשה ונצליח. שיהיה בהצלחה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:32.